בוקר טוב לכולם. אנחנו פותחים את הדיון הבוקר י"א בטבת תשפ"ב, 15 בדצמבר 2021 למניינם. הנושא שאנחנו דנים בו היום הוא התנהלות מוקדי החירום הרפואי במענה בקריאות של עזרה הראשונה.